ה-28 באוקטובר 2020, י"ח חשוון התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה על הקמת ועדת משנה לענייני תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הודעה על הקמת הוועדה.

אני מציע את טלי פלוסקוב לעמוד בראש הוועדה.

משה אבוטבול הוא חבר בוועדה הזאת? כן, בטח. אה, משה מש"ס. חברת הכנסת קטי שטרית, חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת אורלי פורמן. מי בעד?

תודה רבה, פה אחד אושר.

אני בטוח שתעשי עבודה טובה. תודה רבה, אדוני. אני מודה לך על האמון. הנושא השני באותה ישיבה: הקמת ועדת משנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות זו הכותרת שרצית? בדיוק. ותעמוד בראשה חברת הכנסת אתי חוה עטייה, וחברים: משה אבוטבול, טלי פלוסקוב, אוסאמה סעדי ואופיר סופר.

ירים את ידו.

תודה רבה. בהצלחה בתפקידך. אני מקווה שתעשי עבודה פורייה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:08.